אני מחדש את הישיבה. עצרנו את ההקראה בפרק י': שונות, בסעיף 57. לפני שנמשיך, ינון אזולאי, בבקשה. קודם כול, תודה רבה. דבר ששמנו לב אליו אבל אולי לא מספיק: אנחנו דנים פה על מס גודש בדיון מעמיק למדי, אבל אני חושב שחסר גורם אחד, לא אכחיש, ראיתי גם את הפרסום בוו'ינט בנושא הזה אנחנו יודעים שיש גורמים חוץ ממשלתיים שמומחים בנושא. אני לא מדבר על נציגים של נהגי מוניות או אוטובוסים. אני חושב שלא נתנו להם פה את הביטוי, לא שמענו אותם. אני מדבר על מומחים של תחבורה. הם שלחו מכתב עם העתקים לשרת התחבורה ושר האוצר מומחים בכל נושא התחבורה שלא שמענו כאן.

אני פספסתי. הם שלחו מכתב לגבי כל מיני הסתייגויות שלהם בכלל על כל הנושא, איך הוא אמור להיות ומה אמור להיות. שמענו את נהגי האוטובוסים, שמענו את נהגי המוניות, שמענו את כולם, ואת המומחים בנושא התחבורה לא שמענו. אני חושב שמן הראוי לטובת העניין לשמוע גם אותם באחד מן הדיונים. קודם כול, אני מזמין אותם להצטרף לדיון, בשמחה רבה נשמע אותם בזום או כאן. אבל בכל מקרה, אנחנו נסיים את ההקראה. כפי שאמרתי בתחילת הדיון, יש לנו פה עוד כמה פערים שנצטרך לסגור וכמה תשובות שהממשלה צריכה לתת לנו. הדיון נמצא בעיצומו. הבאתי דוגמה מדוח חניה. לא אגיד לכם שהוא שלי, לא חשוב. זה חלק מן העונש שאנחנו מקבלים כשאנחנו חונים במקום לא נכון. בסדר, אני מקבל את זה. למה אתה לא נוסע בתחבורה ציבורית? חניתי בחניה ציבורית. זה לא מצחיק, עשיתי טעות, זה נכון. זה היה ב-7:15 בבוקר אבל זה לא מצדיק בשום שעה, אני חייב להגיד. הבאתי את הדוח כדי לדעת לגבי מה שאמר צביקה על 30 ימים. קודם כול נותנים 90 ימים לתשלום ו-30 ימים לערער מאז קבלת הדוח. מובן מפה שהם לא ממשיכים לגבות. אתה מחכה לתשובה ואז יש לך עוד זמן של 30 ימים כדי לערער לבית המשפט.

זה שונה ממס. גם קודם דיברנו כדוגמה על דוחות חניה. ינון, אמרנו שהממשלה תציג לנו. אני תמיד מדבר מניסיון אישי. "תיקון פקודת מס הכנסה, מס' 257 57. בסעיף 2(2)(א) לפקודת מס הכנסה, אחרי "שהועמד לרשותו של העובד" יבוא "ותשלומים ששולמו לעובד לצורך כיסוי הוצאות מס הגודש כמשמעותו בחוק מס להפחתת גודש התנועה באזור גוש דן, התשפ"א 2021, בשל נסיעה של העובד"." היו פה הרבה מאוד השגות לגבי הסעיף הזה ולכן אנחנו מבקשים להוריד את הסעיף מן הנוסח ולהשאיר את הדין הכללי כפי שחל היום. מה עמדתכם? בבקשה. הנוסח שאסתי הקריאה הוא שהוגש. הוא קובע שכל החזר מס גודש ממעסיק לעובד יהיה חייב במס. זה היה פתרון שיוצר פשטות וודאות. הוועדה הבהירה בצורה ברורה מאוד שהיא רוצה להחיל את ההוראות הרגילות בעניין הזה. לכן אנחנו מסכימים למחוק את הסעיף. מה הן ההוראות הרגילות? אנחנו חושבים שיש חשיבות גדולה מאוד לוודאות ולבהירות של ההוראות בנושא הזה, אז חשוב לי להבהיר מה המשמעות של המצב החוקי. המשמעות היא שהחזר מס גודש בגין נסיעה עסקית, לדוגמה נסיעה מן המשרד של העובד ללקוח ובחזרה, במקרה כזה אם המעסיק מחזיר לו את מס הגודש שהוא שילם אז מדובר בהחזר הוצאה ולכן זה לא חייב במס. נסיעה פרטית של העובד שבגינה הוא שילם מס גודש, היא יכולה להיות נסיעה של העובד בחופשה, זו יכולה להיות נסיעה של העובד מן הבית לעבודה או בחזרה, אלה דוגמאות לנסיעות פרטיות - - - בעיניי אין בזה שום היגיון. אם המעסיק מחזיר לו בגין נסיעות פרטיות כאלה את מס הגודש מדובר פה בהכנסה של העובד, בטובת הנאה שהמעסיק משלם לעובד, ולכן זה חייב במס. חשובה עוד הבהרה בהקשר הזה: לגבי עובדים שיש להם רכב צמוד ומשלמים שווי רכב, חשוב להבהיר ששווי רכב לא כולל את מס הגודש. לכן הכללים שאמרתי קודם יחולו גם על עובד שיש לו רכב צמוד. זה המשמעות של הדין בהקשר הזה. מה המקור לדין שאמרת, שנסיעה מן הבית לעבודה ומן העבודה הביתה מוגדרת נסיעה פרטית ולא נסיעת עבודה? פקודת מס הכנסה מגדירה את העיקרון, היא קובעת שכל הוצאה ששימשה ליצירת ההכנסה אינה ממוסה, או מותרת בקיזוז, לא חשוב כרגע מה המנגנון. על פניו ברור שכאשר אדם נוסע מן הבית לעבודה זה הוצאה שמשמשת ליצירת ההכנסה. מה פתאום זה צריך להיות ממוסה בנפרד? הייתה אמירה שלך בדיון קודם על רבע נקודת זיכוי, שהתקבלה. צא מתוך הנחה שאני מקשיב לך וגם זוכר מה אמרת בדיונים הקודמים. הבסיס הזה דיבר על עולם של החזרי נסיעות, בעיקר בתחבורה ציבורית, ויעילות, חוסר יכולת להתחיל להתחשבן ולראות האם הבאת לי את הקבלה. אתם זוכרים שפעם כשהיו עולים לאוטובוס היו מקבלים פתק קטן.

לא הייתה יכולת אמיתית לעקוב אחרי הדברים האלה. אמרו: עזבו, לא רוצים להתקשקש עם החזרים, ההוא יביא לי את הקבלות של הילדים שלו ולך תדע. קחו רבע נקודת זיכוי ותשלמו. אנחנו באירוע מסוג אחר בכלל, שהוא מנוטר, ממוחשב, פשוט לניהול ולגבייה. אתה גם מוסיף עכשיו, אם אתה אומר שרבע נקודת זיכוי הייתה מחושבת בערך על סמך ההוצאות הקודמות, על עלויות הנסיעה הקודמות, אז אם אתה עכשיו מעלה את עלות הנסיעה אז תעלה לחצי נקודת זיכוי. אתה מעלה לי עכשיו את עלות הנסיעה, אתה לא מפצה אותי על סמך אותו רציונל ומנגנון שאתה יצרת כשנתת לי פיצוי של רבע נקודת זיהוי. אני אומר לך שגם אין צורך בזה כי ממילא המעסיק יצטרך לייצר את ההפרדה בין נסיעה פרטית לנסיעת עבודה. אז תחזור בחזרה לעקרונות הכלליים של הפקודה. זה הרבה יותר נכון, זה מייצר הרמוניה בחקיקה. הוצאה שמשמשת ליצירת הכנסה איננה ממוסה. לפחות אם אתה לא רוצה לתקן עכשיו, יש כפתור ולא נתפור ממנו חליפה, אתה לא רוצה לתקן את הכול, אז תתקן לחוק הזה. אבל דווקא בגודש זה בדיוק הפוך. בואו לא נתווכח כרגע, רשות המיסים מומחית להגיד מה הדין הקיים וממה זה מגיע, אבל נדבר לרגע ברמת המהות. מעסיק שמחייב את העובד שלו להגיע ב-8 לעבודה, היושב-ראש אמר אז את ההיגיון. להיפך, אנחנו רוצים להבנות התנהגות. אדם שמקבל את ההחלטות בעצמו, תטיל עליו את התשלום. מה אתה מטיל תשלום על אדם שאין לו יכולת לשנות התנהגות כי המעסיק קבע לו באיזו שעה הוא צריך להגיע למשרד? הוא לא קבע לו להגיע לעבודה ברכב פרטי. בסופו של דבר כולנו מבינים שרוב מי שנכנס לתל אביב בשעות הגודש זה אנשים שמגיעים לתעסוקה. אנחנו רוצים להשפיע על האנשים האלה לשנות את ההתנהגות שלהם או לעבור לאלטרנטיבה אחרת. דיברנו על מגוון האפשרויות. אנחנו עושים את זה. ברגע שהמעסיק צריך לשלם את מס הגודש אז למעסיק זול יותר שהעובד יגיע בתחבורה הציבורית, זול יותר לשנות שעות הגעה. למעסיק בכל מקרה זול יותר שזה יהיה בתחבורה ציבורית. מה שאתה מבקש זה להקטין משמעותית את ההשפעה ההתנהגותית שהמס הזה מבקש לעשות. אני משאיר את מס הגודש אבל הבעיה שלי היא שיש כפל מס, זה גם אגרת מס גודש וגם מס הכנסה עליו. כאשר אדם מקבל על זה החזר אז ההשפעה עליו תהיה פחותה בהרבה. בסוף מעסיקים כן משפיעים הרבה יותר על נסיעות עבודה בתוך העבודה, אבל באיזו שעה בדיוק מגיע העובד ואיך הוא מגיע? הנושא הזה מורכב אבל אנחנו לא יכולים בחוק הזה לשנות את כל ההתייחסות לסוגיה. אתה מוסיף את ה-on top שלא מחושב. מה שאתה אומר הוא סוגיה שקשורה לתפיסה, האם זה כן מייצר הכנסה או לא מייצר הכנסה, האם יש אלטרנטיבה או אין אלטרנטיבה, האם האלטרנטיבה של נסיעה בתחבורה ציבורית קיימת או לא.

לכן אני מציע שבשלב הזה נסתפק בדין הכללי. כאשר יבוא לכאן תיקון שהוא הרבה יותר משמעותי, שצריך לבוא בכל ההתייחסות להחזר הוצאות ומיסוי של תחבורה, כולל שווי הרכב, אז נצטרך להסדיר את הכול. בחוק הזה אי אפשר להסדיר עכשיו את הכול בגלל שיש לו השפעה גם על כלל המשק. רק צריך לדעת שנוצר כאן סוג של עיוות, של כפל מס. כאדם פרטי אני אשלם 37.5 שקלים וכשכיר אני אשלם יותר. הדיון הזה, האם הנסיעה מן הבית לעבודה זה הוצאה עסקית או פרטית, הוא דיון לגיטימי ויכול להיות שצריך לנהל אותו במסגרת הדין הכללי. אבל עם כל הכבוד למס הגודש, ויש כבוד, אני לא חושב שאנחנו צריכים במסגרת החוק הזה לשנות את הדין הכללי. אני תומך בהצעה להסיר את הסעיף הזה. "תיקון חוק בתי דין מינהליים מס' 18 58. בחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב 1992, בתוספת, אחרי פרט 29 יבוא:

ועדת ערר לפי סעיף 47 לחוק מס להפחתת גודש התנועה באזור גוש דן, התשפ"א 2021."" מדובר בתיקון שנועד להחיל את חוק בתי דין מינהליים על ועדת הערר שדיברנו עליה קודם. "תחילה 59. (א)תחילתו של חוק זה ביום תחילתו של חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו־2022), התשפ"א 2021 (בפרק זה, יום התחילה)." יום התחילה של חוק התוכנית הכלכלית הוא 1 בינואר 2022. הוא יום התחילה של כל החוק והוא מגיע צמוד לחוק התוכנית הכלכלית בכללותו. אני לא רוצה לפתוח את זה עכשיו אבל אגיד לפרוטוקול שיש לי השגה לגבי מועד תחילת החוק. אני עדיין חושב שנכון יותר - - - רק אסיים כי יש כאן מספר מועדי תחילה ואנחנו נסביר את כולם. "(ב)על אף האמור בסעיף קטן (א), תחילתם של סעיפים 3, 12, 13, 17 ו-31 ביום כ"א באדר א' התשפ"ד (1 במרס 2024) (בפרק זה, המועד הקובע). (ג)השרים רשאים, לאחר התייעצות עם ועדת היישום, לדחות פעם אחת,

את המועד הקובע עד יום א' באדר התשפ"ה (1 במרס 2025)." סעיף התחילה מחולק כדלקמן: כל החוק נכנס לתוקף ביום תחילת חוק ההסדרים, בתחילת 2022. יש מספר סעיפים, חמישה סעיפים שאגיד כעת מה הם מחילים, שיש להם תחולה נדחית: סעיף 3 סעיף החיוב במס, סעיף 12 תיקוני סכומי המס, סעיף 13 הודעת ועדת היישום ביחס לתיקון המס, סעיף 17 ההצמדה למדד, וסעיף 31 ההוראה שמדברת על כך שרשות המסים תגבה את המס. כל זה הוא במועד הקובע, ב-1 במרס 2024, עם האפשרות לדחות בשנה ל-1 במרס 2025. כלומר אנחנו מציעים שכל ההיערכות תתחיל עכשיו, הבנייה של כל ההסדרים הנדרשים, אך ההסדר המהותי של גביית המס ייכנס לתוקף רק במרס 2024. למה אנחנו מגבילים את השרים לדחות רק פעם אחת? כדי שזה יקרה. אתה יכול להשאיר את המועד הקובע שנה אחת. ההצעה הזאת כוללת הרבה מאוד איזונים. בהצעת החוק הממשלתית סברנו שהאיזון המתאים הוא כזה שמאפשר אמנם לדחות אך לא לדחות באופן בלתי נגמר ופוסק, לאפשר דחייה אחת. כמו חוק חינוך חינם... אני חושב שזה לא אירוע כמו חוק חינוך חינם. יש פה המון היבטים טכנולוגיים ואחרים. קודם כול, לנעול את השרים להארכה פעם אחת, בהינתן שיש לנו מועד סופי, נראה לי התערבות - - - צביקה, אני מזכיר לך שהם נעלו את עצמם. זה הצעה ממשלתית שהם הצביעו עליה. בדרך כלל אין סמכות לדחייה, יש חוק ויש לו

פתוחה בפניהם הדרך. נראה לי לא הגיוני. אני לא יודע אם השרים נתנו דעתם עד הסוף לדבר הזה. חזקה עליהם שנתנו דעתם, אבל אנחנו בכל זאת עושים לפעמים עבודה של גמדים בלילה, חושבים בשביל השרים. אני מציע להסיר את הפעם אחת ולקבוע את המועד. אני שואל אתכם פה בנקיטת חפץ, האם שנה אחת של דחייה תספיק? אתם מכירים, מצד אחד, את הרצון שלנו להקדים את זה כמה שיותר, ומצד שני את תנאי הארץ ותושביה. האם שנה אחת של דחייה תספיק? כי אחרת, נצטרך לבוא לכנסת לשלוש קריאות. הייתי מוסיף ושואל: למה אתם לא מצמידים את זה ליעדים של התוכנית? זה הדבר הכי פשוט, ועל פי זה אנחנו נקבע.

בהקשר לחמשת הסעיפים הנדחים, אני בעד להחיל אותם בתום תוכנית החומש של משרד התחבורה.

אני לא רוצה לפתוח את זה עכשיו יותר מדי כי אנחנו עוד נדבר על זה. אני מציע שנעשה את הדבר הבא: לגבי תחילת החוק, באמת עולות פה הרבה מאוד שאלות. נשאיר את זה לסוף ואחרי שכבר לא יישארו לנו פערים ומחלוקות נחזור לסעיף הזה, נדון בו שוב ונקבל החלטה. יש מישהו שרושם אל מה אנחנו צריכים לחזור? כן, בטח. אולי כדאי לרשום אל מה לא צריך לחזור, כך יהיה לנו קל יותר... "פעולות ראשונות 60. הפעולות לפי חוק זה המפורטות להלן יקוימו לראשונה לאחר יום התחילה, במועדים הנקובים לצידן: (1)שר האוצר יקבע לראשונה את מיקומי השערים כאמור בסעיף 8, עד 15 חודשים לפני המועד הקובע, (2)ועדת היישום תודיע לראשונה לשר האוצר על סכומי המס ושעות הגודש כאמור בסעיף 13, בתקופה שמיום 1 בדצמבר עד יום 14 בדצמבר של שנת 2025, (3)השרים ימנו חברה ממונה כאמור בסעיף 25, בתוך שלושים ימים מיום התחילה." יש כאן ניסיון לכנס את הגורמים השונים לפעולות, אף שניתנות להם שנתיים היערכות, לכנס את כולם למועדים קבועים ומוקדמים יותר. יש לי שאלה על פסקה (2): במידה והדחייה של השרים נכנסת לתוקף, וכאן כתוב שוועדת היישום תודיע לראשונה לשר האוצר על סכומי המס - - - זה יצטרך להידחות. שלא נצטרך לבוא לפה לשלוש קריאות בגלל הסעיף הזה. אם השרים דוחים אז 14 בדצמבר 2025 לא רלוונטי.

אלא אם כן אתה מכניס את ההערה שלך.

הם דוחים בלי שאתה מתקן את מה שאתה אומר אז אני יכול להגיד שוועדת היישום צריכה לעמוד במועד. לצערי הם יכולים לדחות. אבל על מה יש לעמוד במועד? הם צריכים להודיע על סכומי המס בשעות הגודש. ועדת היישום תודיע את מה שהיא תודיע. מה זה סעיף 13? זה שינוי סכומי המס. זה אחרי חמישה חודשי פעילות.

אגב, ביקשנו לתקן את

אמרנו שאנחנו מתקנים את התקופה. נכון. אני פשוט קראתי את הנוסח שמונח בפניכם. יש עוד הרבה מאוד תיקונים. תיקנו כדי שלשר יהיה זמן להיערך. צריך להתאים את זה כשנדון בתחילה. היושב-ראש חידד את השאלה. לשרים יש אפשרות לדחות את המועד הקובע. לוועדת היישום אין שום גמישות. היא רק מייעצת לשרים. אבל ועדת היישום תודיע לשר על סכומי המס עד מועד מסוים. אמרנו שהיא קובעת. סעיף 13 מדבר על הודעה. סכל פעם ועדת היישום מודיעה על השנה הקודמת. אנחנו מדברים כאן על פעולות. בפעם הראשונה שהיא מודיעה הגבלנו אותה, אבל אחר כך היא ממשיכה משנה לשנה. אבל אם השרים דחו את המועד? תיכף נגיע לזה. אל סעיף 60 אנחנו נחזור ונתאים אותו לכל השינויים. יש כאן שלוש תוספות שאליהן אנחנו צריכים לעבור. אני מציע שנעבור לשנייה, כי כבר דיברנו עליה הרבה, ולשלישית, ואז נחזור למפה. אם אפשר יהיה להעלות אותה על המסך כדי שנוכל לדון בה ותסבירו מה עשיתם. שאלה על התחולה. זה קשור לתוספת השנייה שתיכף נדבר עליה. פה קבועים סכומים. ההצמדה שלהם למדד היא מיום התחילה או מן היום הקובע? כלומר ביום הקובע זה יהיה 5 שקלים?

לא נצמיד ממועד ההכנה לחוק. מה האינפלציה הצפויה בשלוש השנים הבאות? לא מדובר על אינפלציה. אנחנו מדברים על הצמדה אחרת למדד השכר. בסוף הבחינות שעשינו הן ביחס לנתונים של היום. אם מדד השכירים יעלה זה אומר שהנזק המשקי גם גדל וזה אומר שבהתאמה - - - להיפך, אם את לא מצמידה - - - כתבנו במפורש שסעיף ההצמדה נכנס לתוקף ב-2024. מדד השכירים בערך עוקב את המדד הכללי? את זה ביקשתי לדעת. יש לנו על זה שקף. בשל הקפאת השכר הממוצע צריך להפנות גם לחוק הזה. הקפאת השכר הממוצע היא רק לשנה, וכאן זה יימשך אני לא יודע כמה שנים. אלא אם כן הם רוצים מעכשיו. הם לא רוצים מעכשיו, אין עניין לעשות את זה מעכשיו. משרד האוצר רוצה. להצמיד מהיום? זה מה שהיא אמרה. יש בזה היגיון.

עכשיו כשהשאלה נשאלה אני מעלה את זה לדיון. זאת "שאלת קיטבג". היא רוצה להגיד: רצינו להכניס עז אבל היא ברחה לנו ברגע האחרון. עכשיו היא תסביר על העז הזאת. אני חושב שצריך להצמיד את זה מהיום. חברים, אתם רוצים לייצר הרתעה כנגד הגודש. תחליטו איפה אתם נמצאים. היום קובעים משהו אבל אם האינפלציה תעלה בשלוש השנים הבאות ב-10%? אם השכר הממוצע במשק יעלה ב-10%? אז הסכום נשחק. צביקה רוצה לחזק את החזקים, לא את החלשים. חבר הכנסת סמוטריץ' עשה את עבודתו והסיט אתכם מהתוספת השנייה. אני מחזיר אתכם לתוספת השנייה. יש לנו גם מה לדבר על מדד השכר הממוצע לשכירים אז אנחנו עוד נחזור גם להצמדות למדד וגם לכול. בואו נתמקד בבקשה בתוספת השנייה. התוספת השנייה לסעיף 11 זה תיקון סכום המס ושעות הגודש. "תוספת שנייה (סעיף 11) סכומי המס טור א' טור ב' טור ג' טור ד' טווח שעות הנסיעה כיוון הנסיעה טבעת החיובשגבולה נחצה סכום המס (בשקלים חדשים) 6:30 עד 10:00 לכיוון מוקד הגודש טבעת חיצונית 5 טבעת אמצעית 10 טבעת פנימית 10 15:00 עד 19:00 לכיוון מוקד הגודש טבעת חיצונית 2.5 טבעת אמצעית 5 טבעת פנימית 5 15:00 עד 19:00 ממוקד הגודש לכיוון הטבעת החיצונית טבעת חיצונית 2.5ד טבעת אמצעית 5 טבעת פנימית 5 תוספת שלישית (סעיף 19) אופן החיוב לעניין סוגי רכב מסוימים סוג הרכב אופן החיוב במס 1. אוטובוס, למעט אוטובוס זעיר פרטי, כהגדרתם לפי פקודת התעבורה פטור מתשלום מס 2. מונית שניתן עליה רישיון לנסיעת שירות, בעת שהיא מבצעת נסיעת שירות בקו השירות למוניות שנקבע ברישיון הנסיעה, לעניין זה, "רישיון לנסיעת שירות", "קו שירות למוניות" כהגדרתם בסעיף 14ז לפקודת התעבורה, "נסיעת שירות" כמשמעותה לפי סעיף 14יא לפקודת התעבורה פטור מתשלום מס 3. נכה הנוסע ברכב הנושא תג נכה יהיה פטור מתשלום המס, לעניין זה, "נכה" ו"תג נכה" כהגדרתם בחוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 פטור מתשלום מס 4. אופנוע או תלת אופנוע כהגדרתו לפי פקודת התעבורה פטור מתשלום מס" בפרט 4 הוספנו את המילים "או תלת אופנוע" בעקבות הערות הוועדה וכן הוספנו כי הוא פטור מתשלום מס.

אופנוע עם רכב צדי או עם גרור או בלעדיהם. למה לא לכתוב פשוט "רכב דו-גלגלי"? לא, כי זו לא ההגדרה

זה כלול בהגדרה בפקודת התעבורה.

תלת אופנוע כבר אין. מה עם אופניים חשמליים? לאופניים חשמליים,

למה לא לכתוב "רכב דו-גלגלי על כל סוגיו"? לאופניים חשמליים אין אפילו לוחית רישוי.

אני מזכיר לך דיונים שהתקיימו. אגב,

זה לא הצעת חוק. יש הצעה של משרד